אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא היום: תוכניות משרדי הממשלה לעידוד העלייה והשיבה לישראל בעקבות נגיף הקורונה.

אני רוצה לדווח לפרוטוקול שסגרתי עם שר האוצר וגם עם האוצר וגם אגף התקציבים שהם יעבירו את ה-8 מיליון שקל,

הם בונים את תקציב המדינה. אתה יודע מה יקרה אם לא יהיה כסף. ישבנו על זה ובנינו אפילו כלי אקונומטרי שמודד ונותן צפי לכמות העולים שאמורים להגיע בשנים הקרובות כתלות בכל מיני גורמים אקסוגניים.

וכרגע הילדים לא יכולים לעלות גם אם האבא או האימא הם תושבים חוזרים. זאת אומרת, יש פה קודם כול בעיה שצריך לרשום את הילדים. אבל הבעיה היותר גדולה היא שאין להם למי לפנות. הם כל הזמן מתלוננים על זה שאם הם שולחים מייל לקונסוליה, אף אחד לא עונה להם. כל המשרדים ביחד אמורים לתת מענה אחד והם לא יודעים מה לעשות והם הולכים לאיבוד. באופן אישי אני מרגישה שאנחנו מפספסים פה. בקבוצה של ווטסאפ של לוס אנג'לס,

יש 120 משפחות, ואף אחד מהם לא יודע כרגע למי לפנות ומה לעשות עם זה. הם לא מצליחים לפתור את הבעיות. אתן לכם דוגמה אחת שלי, לפחות, מאוד כאבה. בכתבה מופיע שמו של בחור בשם נועם אוחנה. נועם אוחנה נולד בצרפת להורים ישראלים לשעבר. באיזשהו שלב הוא עבר לארצות הברית. בשנת ,2000 בזמן האינתיפאדה השנייה, הוא הגיע לארץ והתגייס לסיירת צנחנים. ב-2005 חזר לארצות הברית - מהסיבות שלו. הוא התחתן שם עם ישראלית לשעבר,

בת שנולדה להורים ישראלים בצרפת, והיא מעולם לא הייתה בארץ, ונולדו להם ארבעה ילדים. כל שנה מאז, עד השנה האחרונה, הוא הגיע לעשות מילואים במשך חודש בשנה. אגב, במרץ האחרון הוא הגיע במיוחד על מנת להצביע בבחירות. הם החליטו לעשות עלייה כבר בדצמבר האחרון. הוא הגיע לפה, רשם את הילדים, שכר דירה, ואז הגיעה הקורונה. כרגע אין להם דרך לפתור את הבעיה כי מבחינת הרישומים והבירוקרטיה הוא אכן תושב חוזר. יש לו גם תעודת זהות. אשתו והילדים כמוהו כי הם כן רשומים. איפה הבעיה?

מכיוון שאשתו נחשבת עולה חדשה כי היא נולדה להורים ישראלים לשעבר בפריז, היא לא יכולה לעלות לארץ. הם כרגע יושבים על המזוודות כיוון שאף אחד לא פותר להם את הבעיה. כלומר, אין מישהו שיכול לרכז את זה. בספטמבר, למשל, כשהילדים אמורים ללמוד, הם לא רשומים כרגע בכלל בחו"ל. הם רוצים להגיע לפה. אגב, הם מניו יורק. הם בוכים. אשתו אמרה לי: זה היה בסדר כשהוא הגיע לפה כל שנה והתגייס, והיה אפשר להחזיר אותו בארון אליי, אבל כשאני מבקשת לעלות, ובתור עולה חדשה בגלל ההוראות שאי אפשר להכניס אזרחים זרים עכשיו, אני תקועה פה. זה רק סיפור אחד מתוך כל הסיפורים. אני חושבת שהמטרה של כולם היא להביא אותם לישראל. יש פה סוף סוף התעוררות. מערימים עליהם קשיים והם לא יודעים לאן לפנות, אין גוף אחד שמאחד את זה. יעל, תודה רבה. הבנו את הבעיה. בלי קשר, רשמתי את זה, אבל טוב שהבהרת את זה. ראשית, אני רוצה לומר שהשרה קיימה על זה דיון בשבוע שעבר, גם על תושבים חוזרים, יחד עם אייל סיסו ממשרד החוץ שאני מבינה שנמצא כאן איתנו, וגם אתמול ישבנו איתו. אני חושבת שמרבית הבעיות פתורות והקונסוליות נפתחו, ויש דרך לעשות את זה גם מרחוק. אני רוצה גם להציע, אם מישהו נתקע אצלנו - - - אני לא מבין את הבעיה. הילדים של תושבים חוזרים יכולים לעלות מכוח חוק השבות,

ההורים יעלו מכוח תושב חוזר ואלה מכוח חוק השבות. ברגע שהילדים נרשמו הם ישראלים, ולכן זה טיפול שונה. אתה אומר שאתה לא נותן לעלות בגלל האשרות, אבל למה שהם לא יעלו מכוח חוק השבות? הם עולים בכל מקרה

כי אז הם צריכים תיק עלייה וזה פרוצדורה יותר ארוכה. לא, מקצרים את הפרוצדורה בעניין הזה. אלו ילדים של תושב חוזר. יש פתרון. לא מכירים את המקרה. נשמח אם תפנו אותו אלינו וננסה לעזור להם,

אני לא מבין את העניין הזה. בסיכום אני אבקש שתזמינו לחצי שעה את מנכ"ל רשות האוכלוסין יחד עם מנכ"ל משרד הפנים על מנת לגמור את הנושא

רק אשרות, רשות אוכלוסין וההגירה. הוא לא תחת מנכ"ל משרד הפנים. אז את המנכ"ל עצמו, אין בעיה.

לגבי "נתיב" לחצי שעה. לא רק "נתיב", גם אולפנים כנראה. על פי מה שאנחנו מבינים, אלקין כנראה מטפל באולפנים. אנחנו נטפל בשתי הבעיות האלה באופן ישיר,

מי מטפל בסוכנות בנושאים האלה?

אני אבוא עם הצוות שלי שרלוונטי לנושא הזה בשמחה רבה. מדובר באגף הזכאות אצלנו. אני גם מטפל במרכזי הקליטה. אבל אתה הגוף המקצועי, לא הפוליטי, שם. אני סמנכ"ל הסוכנות לעלייה וקליטה מלפני חצי שנה. החלפתי את יהודה שרף,

ולכן מרכזי הקליטה גם תחת אחריותנו. קחו בחשבון שאתם צריכים לבנות או לשכור שניים-שלושה מרכזי קליטה חדשים. מה שיש היום לא יספיק. אני רוצה שאתם תודיעו לי תוך שבועיים-שלושה שהסוכנות נערכת לשכור שניים-שלושה מקומות להקמת מרכזי קליטה חדשים. לא רק הממשלה צריכה להתארגן, גם אתם צריכים להתארגן.

יש לנו מרכזיי קליטה שכרגע פתוחים.

לא צריך להיות גאון הדור כדי לדעת שהם לא מספיקים. לא כל העולים מגיעים למרכזי קליטה. אנחנו קולטים עולים במקומות שהם פנויים.

פנויות על סמך פינויים של מרכזי קליטה. במרכזי קליטה לצעירים כרגע בדבר הזה אנחנו ערוכים. נושא המשפחות לגבי מרכזי הקליטה הוא דיון הרבה יותר רחב. שי, אתה לא תתחמק מאיתנו.

אני רוצה לראות תוכנית שמראה שאתם בשנת 2020 מוסיפים שלושה מרכזי קליטה על מנת לקלוט את העולים. יש גם עלייה מאתיופיה ועוד עליות. תראה לנו איך אתם מתארגנים על זה. בהיעדר כנסת, נפגשתי עם ארגוני עולים

ועם ארגונים שמייצגים את היהדות. הם טענו טענה שעליה נקיים דיון, אני לא יודעת לבדוק אותה. נכון לעכשיו, נכון למדיניות הקיימת, עולים מצרפת

גם מבחינת גיל, למקום במרכזי קליטה. כל הארגונים ציינו שלא מכניסים עולים מצרפת למרכזי קליטה.

הרי יהיו הכי הרבה עולים מצרפת גם בגלל הקורונה

היה גם דיון בנושא הזה עם משרד העלייה והקליטה ועם הארגון הרלוונטי ושוחחנו איתו. מרכזי הקליטה שפתוחים ופנויים לעולים, פתוחים לכל העולים מכל העולם, גם לעולים מארגנטינה וגם לעולים מצרפת וגם לעולים ממקום אחר.

כשאת מזמינה את אלקין ואת זה, תזמיני גם אותו וגם את ראש אגף העלייה והקליטה בסוכנות היהודית. יש איש פוליטי שמטפל בזה, אני יודע כי הייתי חבר בהנהלת ההסתדרות הציונית. עד לאותה ישיבה, אני מבקש מכם להביא לנו תוכנית.

הוא בהסתדרות הציונית העולמית.

אם זה ז'אק קופר, תזמיני את ז'אק קופר

יעקב חגואל כי הוא ממלא מקום שם. אנחנו רוצים תשובה במועד הישיבה איך התארגנתם לעוד שלושה מרכזי קליטה.

אין מצב שתהיה עלייה של עוד 20,000 - 30,000 ולא תצטרך עוד מרכזי קליטה.

רק הם צריכים להתארגן, גם אתם תצטרכו להתארגן. זה ברור שיהיה בצורך בפתרונות קליטה, זה אחד מהפתרונות. אבל תראו לי שאתם מתארגנים על זה, לא בדיבורים, במעשים. רוב העולם מגיעים בקליטה ישירה. נכין לך את המיפוי הרלוונטי. אין לנו את נציג משרד החוץ. תזמיני לאותה ישיבה גם נציג של משרד החוץ. כל אחד מהם יקבל חצי שעה, ונפתור את הבעיה. אני סמנכ"ל תכנון במשרד הקליטה והטכנולוגיה. אני אשמח להציף

סוגיית המדענים החוזרים. אומנם זה נישה, אבל בעיניי היא נישה חשובה. אגב, זה נושא כלכלי. מעבר לצד הערכי של זה, יש פה ערך כלכלי אדיר. ידוע שבערך שליש מבוגרי האוניברסיטאות בישראל בתארים מתקדמים נמצאים באוניברסיטאות בחו"ל. מיטב המוחות שלנו - חלקם בארץ וחלקם מפוזרים ברחבי הגלובוס. יש פה הזדמנות למשוך מדענים ברמה של באמת מיטב המוחות בעולם, וצריך לייצר איזושהי תוכנית של כוכבים. אגב, אנחנו מציעים לעשות תוכנית. אנחנו עוסקים במלגות לפוסט דוקטורנטים שחוזרים לארץ ויש לנו את פרס ראש הממשלה שאנחנו נותנים אחת לשנה למדענים שחוזרים בתחומי ההייטק ומדעי המחשב. אבל עכשיו נוצרה הזדמנות לעשות תוכנית באמת לאומית למשיכת מוחות. עשינו איזשהו מחקר קטן והתועלת של מדען חוזר מהרמות הגבוהות זה 3 מיליון שקלים תוך חמש שנים.

הערך של הידע והיכולות האקדמיות והתרומה המדעית היא מדהימה. יש לנו הזדמנות עכשיו לייצר תוכנית משמעותית שתמשוך. זו צריכה להיות תוכנית ייחודית. כלומר, יהיו תנאי סף מאוד מאוד גבוהים. לא כל אחד יכול לזכות במענקים שנציע, במודל הקליטה שנציע, אבל אנחנו בהחלט חושבים שנכון להרים תוכנית כזו למשיכת מוחות, ואנחנו מקבלים גם מהמוסדות האקדמיים שמאוד מאוד רוצים ומעוניינים להגיע מצרפת, מארצות הברית. יש פה הזדמנות. שוב, יש פה ערך כלכלי מעבר לצד החברתי והערכי.

אני חייב להתייחס

מוזר לי שסמנכ"ל תכנון במשרד ממשלתי אחד לא מדבר עם הקולגה שלו במשרד שכן. יש תוכנית שנקראת קמ"ע ב', שבדיוק נועדה לדברים שאתה אומר. אבל אני גם מציע לך ללכת לוות"ת ולשאול אותם האם יש להם בכלל תקנים לאותם מדענים שאתה רוצה להביא. אנחנו ניסינו ודחפנו עוד כשהייתי במשרד הקליטה להרחיב את התוכנית הזו, ואז בוות"ת אמרו לנו שאין תקנים ובמשרד האוצר אמרו לנו שאין כסף. אם אתם במשרד המדע והטכנולוגיה מוכנים להוסיף תקציב לכסף שכבר יש היום למשרד הקליטה וגם לדרוש מוות"ת תקנים במוסדות ללימודים גבוהים לאותם מדענים שחוזרים, אפשר להרים באמת תוכנית טובה. בואו נעבור מסיסמאות למעשים. אדוני היושב-ראש, אני מציע לך להזמין לפה את משרד המדע והטכנולוגיה, משרד האוצר, ות"ת ומשרד הקליטה, ולסגור פה את העניין. הרי לא יכול להיות שמשרד אחד אומר: תבואו, ומשרד אחר אומר: אין לי תקנים.

גם אצל אלקין. אין בעיה.

לעשות על זה דיון מיוחד, אבל אנחנו רוצים דברים מהירים.

יודע שראש הממשלה דיבר במפורש על הבאת מדענים או על הבאת עולים בנושאים טכנולוגיים כי חסרים לנו היום במדינת ישראל מהנדסים. אם לא נותנים להם תקנים כשהם באים אז למה שהם יבואו? הם לא יבואו. לא משנה לי אם מדובר בעולה שמגיע לכאן או אם מגיע לכאן ישראלי חוזר,

מה זה מעניין אותי? העיקר שיבואו. זה לא רק עניין קמ"ע, זו בעיה רוחבית. נניח שמתוך הצפי של 60,000 יבואו 45,000 ומתוכם כשליש יהיו עם השלכה גבוהה, מתוכם יהיו גם רופאים, גם אחיות, גם מדענים. אני מדבר על הכרה בתארים ועכשיו זה תהליך אישור מקצוע, אישור אחיות.

רופאי שיניים ואחיות שהגיעו מצרפת. לא מכירים בזה. רק בחלק מהמקצועות לא מכירים. משרד הבריאות אמר שיכירו באחיות, בסטודנטים, וישלבו אותם, ובסוף זה לא קרה.

את מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי הנושא הזה טופל על ידי ראש הממשלה, ואני מבקש שהם יגידו מה הם עשו ומה הם הולכים לעשות, וגם את הרפרנט במשרד האוצר שמטפל בעלייה, ותזמיני גם את מי שמטפל בנושא הטכנולוגיה. יש רפרנטים באגף התקציבים. לכל אחד תהיה חצי שעה באותו יום ונגמור הכול. חוץ מזה, באמת צריך לעשות ישיבה גדולה

אם צריך לפתור בעיות נקודתיות, נעשה את זה בזה, ואחר כך נעשה ישיבה גדולה. חבר הכנסת קוז'ינוב, בבקשה. מצד אחד, יש כביכול ניסיון לעודד את בעלי המקצוע להגיע לארץ,

תהליכי ההכרה במקצועות הם תהליכים של שנים. עניין ההכרה בתארים ובמקצועות והשילוב אחר כך בעבודה הוא עניין שנמשך שנים. אפרופו תעסוקה ודיור עיקר הבעיה בקליטה הישירה היא בדירות להשכרה. המחירים עולים. הרבה מאוד עולים מעדיפים לשכור דירות ולא להיות במרכזי קליטה, זה עניין פסיכולוגי. לעניין התעסוקה אני לא יודע האם יש תוכנית שילוב מראש בחברות טכנולוגיות. צריך לבצע חיבור מסוים בין אותם בעלי מקצוע עם חברות טכנולוגיות.

כ-30% מאלה שמגיעים, מגיעים כבר עם מקצועות מודרניים כמו: מתכנתים וכד', ואין להם יכולת למצוא עבודה עקב כל הקשיים. יכול להיות שלגבי עולים צריך לתקן את החוק כך שתהיה חובה לקבל עולים,

ערבים וחרדים. צריך עכשיו לעודד יותר את המעסיקים לקחת עולים. יש דבר כזה אבל הוא לא מספיק. יש דבר כזה לגבי עולים? כן, יש העדפה מתקנת בשירות הציבורי. יש בשירות לגבי עולים? עולי אתיופיה. גם לגבי עולים מברית המועצות, אבל זה קשור למשהו אחר. למה לא להכניס משהו לגבי עולים חדשים שרק הגיעו? בחוק שירות המדינה (מינויים) יש חובה לתת ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה, וביניהם גם לתת ייצוג הולם לעולה חדש. אני לא חושב שזה מתבצע. אז זה נושא שצריך לבחון אותו, אבל זה קיים בחוק שירות המדינה (מינויים). זה לא רלוונטי לשנה-שנתיים ראשונות. באותה הזדמנות שאנחנו יושבים על כולם, תביאי לי לחצי שעה נציג בכיר של נציב שירות המדינה. לפרוטוקול, אפרופו גם תושבים חוזרים ועולים חדשים, אתמול התפרסם תחקיר בערוץ 1 על בדיקה חוזרת של יהדות על ידי משרד הפנים והרבנות. זה דבר שידיר את רגלי העולים מישראל, וזה חייב להיאמר.

קיבלתי פנייה מחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני צריך לבדוק. האם אם זה בסמכותנו לדבר על זה? אם כן, נזמן ישיבה על זה. היו פה דיונים בנושא.

יש לי הסכמה של היועצת המשפטית. נכנס ישיבה בעניין זה. קיבלתי פנייה

יוליה עוקפת אתכם. אייל סיסו, בבקשה. לצערי, לא שמעתי את הדיון. רק עכשיו הצלחתי להתחבר. אם יש שאלות ספציפיות, אשמח.

הבנתי שיש בעיה ברישום הילדים בחוץ לארץ של אלו שרוצים לחזור לישראל ושלא מאפשרים להם. הרי אין היגיון שהאבא יעלה והילד יישאר בחו"ל. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזו? הבעיה נפתרה כבר. הייתה באמת בעיה. עיקר הבעיה היה בארצות הברית, לא במקומות אחרים. הבעיה הייתה שהנציגויות שלנו עבדו בכוח עבודה מאוד מאוד מצומצם ובמשמרות בגלל הקורונה, והיה קשה לקבל את היקף הפונים העצום שרצה להגיע. הבעיה נפתרו ולפני שבוע ימים הם קיבלו הנחיות מסודרות איך לעבוד, מה לעשות.

אחרי ישיבה עם שרת הקליטה, הם קיבלו עוד הנחיות ספציפיות בקשר לעולים החדשים, מתווה עבודה איך לעשות את זה, ונציג הסוכנות העביר להם בצורה מרוכזת את כל המסמכים. הם יעניקו את האשרות ויחזירו. לגבי רישום ילדים כל מי שירצה להגיע, יכול להגיע. יתאם איתם מראש במסגרת זימון תורים, או טלפוני או במייל. הוא יגיע לנציגות וירשמו את הילדים. לא נעצור עלייה של יהודים בגלל רישום ילד. זאת אומרת שהבעיה הייתה רק בנושא הטכני? לא הייתה בעיה מהותית פה? לא הייתה בעיה מהותית. הבעיה הייתה שחלק מהנציגויות עבדו, עדיין עובדות, במתכונת שלדית או בקפסולות. לצערי, במספר נציגויות הצוותים נדבקו בקורונה. השגרירות בבוסטון נסגרה בגלל שכל הצוות חלה, בשגרירות בניו יורק היו ארבעה שחלו, ולכן קבענו מתווה עבודה שהם עובדים במשמרות כדי שלא ידביקו האחד את השני ולאפשר שירות.

שפתרתם את זה. גם מוקד המידע שלנו קיבל עדכון, וכל מי שפונה יודע להפנות גם בהקשר הזה.

נציגת משרד החינוך, בבקשה.

אני שמחה על ההזדמנות. אני מאוד מתחברת למה שנאמר ושאנחנו צריכים כן להיערך. לגבי הילדים של התושבים החוזרים זו באמת סוגיה מאחר וחלקם נחשבים לתושבים חוזרים גם אם הם לא היו פה מגיל שנה ועכשיו הם צריכים לעלות. זו סוגיה תקציבית שצריך לתת עליה את הדעת מאחר והם זכאים רק לשנה אחת, וגם רק לשנה שבה שעה אחת לעזרה בלימוד השפה, וזה דל מדיי בשביל כן לאפשר להחזיק אותם ולתת להם חוויות של הצלחה. אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לשים לפתחנו כי זה גם ישאיר את המשפחות פה. אני מוצאת שככל שיותר טוב לילדים וכשאנחנו מצליחים לשלב אותם באופן יותר הוליסטי, המשפחות יישארו, וזה על אחריותנו המלאה. בנוסף, אני רוצה להתחבר לדברי דגנית על כך שבזמן הקורונה הוצאו אנשי העלייה והקליטה מהרשויות המקומיות. גם המגשרים בשפות הוצאו, וזה היה מאוד קשה. הם הוחזרו לאט לאט לבקשות שלנו, אבל זה היה אירוע שצריך להכיל אותו. פתחנו מוקד בשבע שפות, גם כדי לתת מענה רגשי וגם כדי לתווך את האינפורמציה. חומרים של המשרד יצאו לפחות בחמש שפות לכל איגרת, ואנחנו נערכים לקליטה שאנחנו מקווים שתהיה באמת גדולה, וגם על זה צריך לתת את הדעת מאחר ותקציב קליטת העלייה נשען על בסיס שנים קודמות. אם מתכוננים באמת לאיזשהו גל שהוא הרבה יותר גדול, נשמח להיות בלופ הזה על מנת לתת מענה מיטבי.

"נפש בנפש", נמצאים איתנו?

שלום, תודה רבה. קודם כול, כפי שנאמר בהתחלה על ידי נציגת מרכז המחקר והמידע, ולא אלאה אתכם עכשיו במספרים, אבל אנחנו מדברים באמת על עלייה של בין 200% ל-400%, גם בין אלו שפותחים תיקים וגם בין אלה שמסיימים תיקי עלייה אצלנו.

זה אמיתי, זו לא איזושהי אפיזודה חולפת. אנשים יושבים ומשקיעים זמן ומעלים את כל המסמכים הנדרשים. יתרה מזו, אנחנו גם רואים את הסיבות. אנחנו מבקשים מכל אחד שפותח תיק לספר על עצמו, על הרקע, ולמה הוא בא. בעולם העלייה וההגירה מדברים על גורמי דחיפה וגורמי משיכה, ואנחנו רואים משניהם, כמו ששי קודם הזכיר: אנשים בורחים מארצות הברית לאותו מקלט בטוח שמדינת ישראל מהווה עבורם, ואנשים שזה תמיד היה החלום שלהם ועכשיו הם קיבלו איזושהי דחיפה קלה בגלל כל האירועים שקורים. צריך לומר שכל אירועי האלימות שקורים בארצות הברית,

ושבחלקם אנחנו רואים גם האשמה כלפי יהודים, נותנים עוד דחיפה. מאז אירוע ג'ורג' פלויד והמהומות, אנחנו רואים עוד עלייה, וגם במה שהם כותבים לנו אנחנו רואים שהם ממש מציינים: "הורסים לי את השכונה, מאשימים אותי, זה הזמן שאני צריך ללכת." וזו נקודה מעניינת. לגבי מה שנאמר על ייצוג עולים על ידי נציבות שירות המדינה אני חושב שזה המקום שהוועדה תגיד את דעתה. אני בדקתי קצת עם אנשי הנציבות, ויש חמש אוכלוסיות שמיוצגות בייצוג הולם, אבל אוכלוסיית העולים החדשים היא היחידה שאין יעד מספרי ואין שום מנגנון אכיפה, וזה גם כתוב בצורה חד-משמעית. לגבי כל ארבע האוכלוסיות האחרות יש ממש מנגנון, ואצל העולים זה מין אמירה חסרת שיניים, וזה בא לידי ביטוי. אף אחד לא אוכף את זה באמת. אנחנו יודעים מהנתונים שלנו, ויש לנו בארגון מחלקת תעסוקה מאוד מאוד פעילה, שעולים מצפון אמריקה וקנדה פשוט מדירים את רגליהם, או כי לא ניתן להתחיל את התהליך טרום עלייה, ואף אחד לא יחשוב להיכנס למכרז שייקח כנראה בין שישה לשמונה חודשים רק אחרי העלייה, וגם מבחינת השפה זה מאוד מאוד קשה. מי שלא דובר עברית בצורה ממוצעת פלוס, הסיכויים שלו להיכנס לשם הם מאוד מאוד קטנים. תודה רבה. זה לא הדיון הראשון, נעשה עוד דיונים ועוד יהיו לך הזדמנויות לדבר איתנו על הדברים האלה.

אני רוצה להתייחס לדברי נציג משרד המדע. אני חושב שיש פה הזדמנות לערב את משרד הבריאות ואת משרד החינוך. יש בארצות הברית המון המון מקצועות מעניינים, מרתקים, מקצועיים מאוד, שאצלנו פשוט לא קיימים והמדינה לא יודעת איך להתמודד איתם. למשל, עוזרי רופא ואחות מומחית. זה מתחיל להיכנס בארץ בצורה מאוד מאוד מינימלית, אבל בארצות הברית זה כן קיים. אפשר להתווכח כי מערכת הרפואה ומערכת הבריאות שלנו שונה לגמרי. אבל אי אפשר להתווכח על כך שמדובר במקצוענים שיכולים לתרום עשרות מונים, ורוצים לתרום, והם לא באים כי הם אומרים: אנחנו עכשיו עוזרי רופאי, לא נלך להיות חובש כפי שמציעים לנו. אומרים לאחות מומחית עם ותק של 20 שנה במיילדות: את צריכה להיות אחות רגילה במשכורת של אחות רגילה. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני חושב שזו נקודה חשובה, וזה נושא חשוב עכשיו, כשאלקין נכנס למל"ג. מבחינת צווארי בקבוק, והזכירו פה כל האנשים שאנחנו בשיתוף פעולה מלא איתם, אם זה אייל ממשרד החוץ ושי ודגנית ורשות האוכלוסין, שאנחנו באמת עובדים איתם אחד לאחד, שאחד הדברים החשובים זה טיסות. עכשיו סוף סוף חזרו האשרות ורישום הילדים, ואנשים דופקים לנו ממש על הדלת ואומרים: איך אנחנו באים?

בסוף זה יהיה צוואר הבקבוק. מנכ"ל נעל"ה, שתי דקות, בבקשה.

יורשה לי לברך את היושב-ראש החדש. אני פעם ראשונה משתתף בישיבה בניהולך ומאחל לך קדנציה מוצלחת בוועדה החשובה שלקחת על עצמך. לגבי נעל"ה - בעידן הקורונה אנחנו יכולים להצביע בצורה ברורה על גידול בביקושים. אני אומר גם לידיעת כל גורמי העלייה שמשתתפים איתנו כרגע בדיון שהדרך המומלצת להביא לארץ ילד בגיל תיכון היא להביא אותו לפני ההורים. הקליטה שלו אז בתוך כיתת נעל"ה היא הרבה יותר בטוחה לעומת ילד בודד בבית ספר כלשהו. טירה שהיא האחראית על התלמידים העולים מודעת לעניין הזה. לכן, לגבי כל אותם תיקי עלייה שנפתחו בכל פינות העולם, ומשמח לשמוע את זה, אני מקווה שגורמי העלייה השונים יודעים להציע להורים שיש להם ילדים בגילאי תיכון להקדים את בואם באמצעות נעל"ה. דא עקא, דווקא בזמן הזה, לראשונה בתולדות נעל"ה, כבר שנה אנחנו מתמודדים עם זה שכמות התלמידים בנעל"ה מוגבלת ל-1,900 ילדים בזמן שיש בארץ הרבה מעל מ-2,000, והתחזית היא לגדול. שר החינוך בא ממשרד העלייה והקליטה. כשהוא היה שם הייתה לו תובנה מאוד מעניינת לגבי חשיבות עידוד עלייה בגיל התיכון ואנחנו מחכים ליישום אותה מדיניות במשרד החינוך. אבל נכון להיום, 16 ביוני, אנחנו מוגבלים לשנה הבאה ב-1,900 ילדים ואנחנו מעריכים שיהיו למעלה מ-2,000. אני חושב שראוי שהוועדה תשים לב לעניין הזה. אני מצטרף לדברי טירה. בין ילדי נעל"ה יש הרבה מאוד ילדים של ישראלים שהם עצמם נולדו בחו"ל והיכולת הלימודית שלהם לא שונה בהרבה מילד שהוא בן למי שלא נולד בארץ. העובדה שמי שבא בחו"ל מקבל סיוע לימוד כפול לעומת מי שבמקרה אחד מהוריו ישראלי, זה דבר שצריך לתקן אותו. טירה מודעת לזה, וחשוב שגם הוועדה תהיה מודעת לזה. אני מצטרף לחברי מ"נפש בנפש". לא ברור איך אפשר יהיה להביא לארץ את מאות ילדי נעל"ה משני היבטים, ואני אומר את זה גם בהקשר של עלייה: אחד, טיסות. הגיעה העת שהמדינה תתארגן לטיסות. אני לא מדבר על "מבצע שלמה" או דברים ענקיים כאלה,

לא יכול להיות שבגלל שיש עוצר בטיסות אנשים לא יעלו לארץ. שנית, איך המדינה מתארגנת לאלפים או לעשרות אלפי אנשים בבידוד? אני מדבר מנקודת המבט של נעל"ה. מה זה אומר להכניס לבידוד 700-800 ילדים לבידוד לשבועיים? אני לא מדבר על הצד הנפשי. מדובר בילדים שלא יודעים מילה בעברית. איפה הם יהיו? האם הם יהיו לבד או באיזושהי באכסניות נוער בבידוד? אני לא רופא ולא מייצג את משרד הבריאות, אבל אני חושב שמשרד הבריאות צריך לתת לזה פתרון. אולי צריך לעשות בדיקה בלוד, בידוד של כמה ימים ועוד בדיקה. אבל אוטומטית, ברירת המחדל, היא להכניס לשבועיים לבידוד את כל מי שנכנס לארץ, וזה דבר שמעכב אנשים מלחזור ומעכב אנשים מלעלות. יש לכם פה כמה היבטים שהם גם בנעל"ה וגם בעלייה.

תודה רבה. מי מטפל בזה בדרך כלל? משרד החינוך. אוקיי, אז תזמינו גם אותם באותה חצי שעה לכל אחד. תראו את מי צריך להזמין.

אומר בקצרה. יש עכשיו פוטנציאל מצרפת של 50,000 לפחות בשלוש-ארבע השנים הבאות. השאלה היא לא האם אנחנו עושים אלא כמה אנחנו עושים, וזה בדיוק הסיפור. כל פעם שנשאל: האם המדינה עושה, התשובה תהיה: כן. אפשר לדבר עכשיו על בירוקרטיה, על תעסוקה,

ונשמח להרחיב על כך איתך בישיבה הבאה או כשנשב איתך גם בארבע עיניים, אבל זה הסיפור עכשיו. יש עשרות אלפי אנשים שרוצים לבוא מצרפת מחר בבוקר. כדי להביא אותם, צריך לטפל בהם באופן אישי ואקטיבי. אי אפשר להגיד לאנשים: כן, תגיעו לישראל. יהיה נחמד, יהיה בסדר. תעשו מסמכים ותגיעו כשהשערים ייפתחו. כל מה שנעשה עד עכשיו הוא טוב, אבל זה לא מספיק טוב. גם שי אמר: יש, אבל אין מספיק, וגם אני אומר אותו הדבר. יש כל מיני דברים, אבל זה לא מספיק. צריך לעשות עכשיו תוכנית עם מספרים ותקציבים, גם בתחום החינוך, גם בתחום מרכזי הקליטה, גם בתחום הצעירים, גם בתחום התעסוקה. צריך להביא מספרים ותקציבים בכל התחומים לגבי השאלה כמה אנחנו רוצים להביא. כמגזר שלישי, אנחנו גם יודעים להביא תקציבים ומטצ'ינג למדינה ונשמח לשבת ולעבוד עם כולם כדי להביא לפחות 50,000 עולים מצרפת בשלוש-ארבע השנים הבאות. כדי שזה יקרה, צריך גם תוכנית. - - - אריאל, אנחנו מתכוונים לקיים דיון נפרד על העלייה מצרפת, וזה חלק מתוכניות העבודה שלנו. אני מציע שתמתין קצת בסבלנות כי יהיה דיון על כל הדברים האלה. כל הנושאים שדיברנו עליהם הועברו ליושב-ראש. דיברנו פה על האולפנים ועל הארכת הזמן של האולפנים, לפרוטוקול אני מבקש לכנס דיון בהזדמנות על איכות ההוראה באולפנים של השפה העברית כי תוכניות הלימוד לא השתנות ב-20 30 שנה האחרונות - זה חשוב. אנחנו לא משרד החינוך, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להיכנס לזה.

הלימוד באולפנים לגמרי בסמכות הוועדה. האם אני אגיד להם איך ללמד? מה אגיד להם? הם יגידו לי שהם

אין לי פה יכולת, וזה מה שאני מתכוון בסמכות. הסיפור פה הוא שהעולם הטכנולוגי התקדם ב-20 השנים האחרונות. יש לנו היום אפשרות ללמד שפה בחודשיים-שלושה ברמת דיבור. אני הולך להביא את אלקין לחצי שעה,

זה סמכות של השר, זה לא הטיפול שלנו. אבל זה משרד החינוך, זה פחות אלקין. בסדר, אנחנו מפקחים על השר. יכול להיות שאנחנו יכולים להגיד לו: זה לא בסדר, יש לנו תלונות. אבל אני לא יודע מה אנחנו יכולים לעשות. אני לא יודע למה מבחינים בין עלייה לבין תושבים חוזרים. אדם שיושב 20 שנה בארצות הברית והוא בא אז הוא עולה חדש. אז מה אם הוא נולד בישראל? ההטבות הן שונות. העלייה תתפתח בשנה וחצי הבאה והממשלה והסוכנות צריכים להיערך לעניין הזה,

עניינית וגם תקציבית. אנחנו מצרים מאוד על החלטת הממשלה לעכב עלייה עד הראשון ליולי. אני מרוצה מאוד שבעקבות פעילות השרה הנושא הזה נפתח מחדש ולא ממתינים לראשון ביולי אין שום סיבה. אם מישהו חולה קורונה, בסדר זה עניין אחר ואפשר לעכב אותו, אבל לא לעכב את כל העולים בגלל שחלק חולים בקורונה. עלו כמה בעיות ונטפל בכל אחת ואחת מהבעיות בישיבה ספציפית וקצרה. למשל: משרד הפנים, מרכזי הקליטה, אולפנים, "נתיב", מדענים - כל הדברים האלה יטופלו על ידינו, לא אחזור על הכול. לדעתי, הנושא הכי חשוב הוא נושא העבודה. לא יכול להיות שדווקא הסעיף הזה של עולים לא מיושם ודברים אחרים מיושמים. אם יישמו את זה אז השירות הציבורי יוכל לקלוט הרבה מאוד מהעולים החדשים שעולים. הם צריכים לקבל קדימות מסוימת בהקצאה הקיימת. יש בעיה גדולה מאוד של הקצאת משרות ולא נפתור אותה בתקופה הקרובה, נצטרך לטפל בזה. אי אפשר יהיה לפתור אותה כל כך מהר. יש צורך לעשות על זה דיון נפרד. אני מבקש ממך, בכל מקרה אנחנו צריכים לזמן את שרת הקליטה. שרת הקליטה מחר אצלנו. מצוין, נדבר איתה על היערכות המשרד לנושא הזה של קליטה והערכה תקציבית לקראת תקציב 2020. אני מבקש לעשות גם דיון אחד עם יושב-ראש הסוכנות. אני אומנם מכיר אותו, אבל נזמן אותו כדי להכיר אותו. יום שני הבא.

תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.